(תיקון - דחיית תשלום היטל השבחה אגב גירושין), התשפ"ג- 2023 של חה"כ מירב בן ארי. 2. הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - דחיית תשלום היטל השבחה אגב גירושין), התשפ"ג-2022 של חה"כ יוסף

וגם מבחינה מקצועית לא ברור מדוע החרגה שכל כך ברורה, של העברת זכויות אגב גירושין ממס שבח, אינה עסקה, והיטל השבחה כן עסקה.

יש לנו כאן גם מן הדין וגם מן הצדק לפעול לביטול ההיתר. אני רוצה לומר שהתקשרו אליי, אני מניחה שגם אליך. אצל יוסי כבר דיבר על מקרה,

כפי שאמרת והסברת את זה בצורה טובה ביותר, אין סיבה שיהיה הבדל בין מס רכישה על היטלי השבחה. אין באמת פה איזושהי עסקה אמיתית. יש בסך הכול העברת זכויות. בעקבות אותו חוק שקיבלתי בירושה, קיבלתי גם מספר פניות, ביניהן עולה מצרפת שלצערנו מתגרשת, וחלק מהאפשרות שלה לקנות את

איך מכירים בהליך הזה כהליך פירוד, ושיש פסק דין כמובן לחלוקת רכוש. ההצעה שמונחת בפניכם מתייחסת לכל מקרי הפירוד שהחוק מכיר בהם כמקרים שבהם

יש לנו רק כמה הערות לנוסח, לפחות לי. יכול להיות שיהיו בהמשך עוד, אבל בהגדרה של "פסק דין לחלוקת זכויות

- - - חבל שלא עשיתם את התאום הזה עוד קודם,

ברגע שמתחילים לתקן

שוב, לא הבנתי אם זה פסיקה או הנחיה.

אבל בשורה התחתונה כיוון שמדובר בהשוואה, אנחנו לא מתנגדים להצעת החוק.

מובן מאליו, אבל לא מדובר פה על פטור. זה גם נכון שזה יופיע בסעיף הזה. זה בסך הכול "לא יראו כמימוש" ובמכירה הבאה כמובן שתהיה חבות בהיטל השבחה. זה בסך הכול לא

לא נעשתה הבהרה כזאת ולעשות הבהרה ספציפית - - - אם יהיה הבהרה פה, אז זה ישנה שם ואז נצטרך לתקן גם שם. אנחנו בסוף מושב ואין לי זמן. טוב,

במסגרת הדיונים בחוק ההסדרים הובהרה ההגדרה ביחד עם פיקוד העורף

חדר מחוזק לגבי זה שהמטראז' שלו הוא לא

אנחנו מבקשים להביא את הנושא הזה גם בפני שר הפנים אחרי שנשמע את עמדת השלטון המקומי, אבל אני אתייחס רק ברמה המהותית. אני רוצה לחדד. יש שני מצבים של חדר מחוזק. יש מצב לקחת חדר קיים, להפוך אותו לחדר מחוזק, שזה האירוע של היטל השבחה, לדעתי לא קיים,

אפשר לדבר על זה אבל במצבים כאלה אני לא בטוח בכלל שתהיה חבות בהיטל השבחה. השאלה שאדוני מדבר עליה מתייחסת למקרים יחסית נדירים כפי שהבנתי מנציג פיקוד העורף, שמדובר על תוספת חדר. בדרך כלל כשמדובר בתוספת, פיקוד העורף מחייב ממ"ד, אבל יש מקרים נדירים שבהם לא ניתן אכן לאשר ממ"ד מסיבות הנדסיות שאפשר לקבל הסבר מנציג פיקוד העורף. השאלה המתעוררת, שכמוסיפים חדר שהוא לא ממ"ד מסיבות הנדסיות, האם תהיה חבות בהיטל השבחה? פה גם אני רוצה להסביר. השאלה לא מתעוררת על שטחי הבנייה, כי לא ניתן גם לפי הדין היום. אינני יודע מה חוסר האחידות בוועדות המקומיות. לדעתנו הדין מאוד ברור. לא ניתן לחייב היטל השבחה על שטחי הבנייה שנוספו מכוח החוק שאדוני העביר במסגרת חוק ההסדרים האחרון, כי זה לא עקב אישור תוכנית. שטחי הבנייה ניתנו מכוח החוק ולכן אין פה אירוע מס.

צריכים הקלה. מה שאין כאן, בנוגע לקווי הבניין. אם החדר המחוזק הזה מצריך סטייה מקווי בניין ואז מבקשים הקלה, אז אפשר וצריך לפי הדין היום, בשונה מממ"ד, לחייב בהיטל השבחה על ההקלה, ואדוני בעצם מבקש שגם ההקלה בקווי בניין, זאת אומרת לא שטחי הבנייה, גם ההקלה בקווי בניין שמאפשרת את אותה בניית חדר חדש מחוזק, ההקלה הזאת לא תהווה אירוע מס בדומה לממ"ד. אם אדוני יסביר לי מה ההבדל בין זה לבין ממ"ד. אני לא אמרתי שאני יודע לתת הסבר. אני מסביר את המסגרת של הדיון. המסגרת של הדיון היא לא קשורה ללקחת חדר קיים ולהפוך אותו לחדר מחוזק, כי שם אין השבחה ואין אירוע מס. היא לא קשורה לשטחי בנייה, היא קשורה להקלה בדרך כלל בקווי בניין. זה מסגרת הדיון. הבהרתי את מסגרת הדיון, לא מעבר לזה. משרד המשפטים, בבקשה. כמו שבני אמר, אין לנו פה עמדה ממשלתית שנוכל להציג. רק שאלה. בנוסח כתבתם: "השבחה בשל בניית חדר עם שיפורי מיגון בשטח כאמור", ש"השטח כאמור" מתייחס לשטח שקבע שר הביטחון לפי חוק ההתגוננות.

האם התכוונתם לשטח הממ"ד, זאת אומרת ה-12 מטר שקבוע שם לעניין ממ"דים או שהשר קובע גם שטח לעניין חדרים עם שיפורי מיגון? פיקוד העורף, בבקשה. אני אגיד בשתי מילים. אם יש לנו בנייה חדשה, תמיד נבנה ממ"ד. אם בן אדם מבקש פטור ממיגון, למשל הוא מרחיב את הדירה שלו ובונה על הגג, אין לו זכויות מתחת. מסיבות הנדסיות הוא לא יכול להוריד את הקירות עד היסודות, אז הוא מקבל מאיתנו פטור. לנו יש את הסמכות לתת לו פטור. הפטור בא בתנאים. התנאים הם הקמה של שיפור מיגון. שיפור מיגון, יש לו הגדרות משלו לשטחים שהוא מחויב להיות בהם. יש מפרט שאנחנו קבענו, הוא נגזר מתוך התקנות לחוק, מפורשות, מה השטח. השטח המינימלי. שהוא לא כמו ממ"ד. הוא לא כמו ממ"ד. יש לו את הכללים שלו. כתוב פה "השטח כאמור" וזה מפנה לשטח של ממ"דים, לכן אולי צריך - - - "שטח שנקבע כאמור". "שנקבע כאמור". "נקבע על ידי שר הביטחון". "כאמור בהתאם להוראות הרשות המוסמכת" שזה בגדול מה שאנחנו מגדירים - - - זה הנושא שגם כתבנו בסעיף. זאת השאלה שלי, האם שר הביטחון במסגרת חוק ההתגוננות, שר הביטחון קובע גם את השטח של חדרים עם שיפור מיגון?

אבל זה נגזר מחוק ההתגוננות. אז זה לא שטח שקובע השר. זה מה שהוא מחדד. בטח שכן. אני אחדד את זה. החוק מגדיר שפיקוד העורף יכול לכתוב מפרטים. במפרטים האלה כתבנו - - - המפרטים הם חלק מתקנות ההתגוננות האזרחית.

התקנות של שר הביטחון. זה בעצם מה שיש בנוסח של התיקון שהעבירו בהסדרים. זה נסמך על אותו נוסח. אני רק רוצה להבין, אדוני היושב-ראש, אם אפשר לשאול. בממ"ד השטח המינימלי 9 מ"ר נטו, 12 ברוטו,

זה השטח המינימלי ומעבר לזה גם אם עושים ממ"ד בשטח גדול יותר, הוא חייב בהיטל השבחה.

אז בהקשר הזה חדר מחוזק, בהמשך למה שתום שאל, חדר מחוזק, יש לכם שטח מינימלי שנוקב במטרים?

והמשמעות תהיה שחדר מחוזק שעולה על הגודל הזה יחויב בהיטל השבחה.

אז יש גודל מינימלי? אם צריך לנסח את זה - - - לא, לא צריך. יש שטח מינימלי שהוא למיטב זכרוני קטן יותר מהשטח - - - בשתי מילים, כל מה שאני רוצה בכל העניין הזה זה דבר נורמלי, שממ"ד וחדר מחוזק זה אותו דבר, לטוב ולמוטב. לא לעניין השטח המינימלי. כן, אבל במהות. לא לעניין אותו שטח. ברור הרעיון.

שלטון מקומי. תודה אדוני. מירה סלומון, מרכז השלטון המקומי. אנחנו מתנגדים לתוספת המבוקשת על ידי הוועדה. אנחנו קודם כל חוששים שהשימוש בשיפורי מיגון יביאו בעצם בסופו של יום לבריחה מהאחריות של המדינה למיגון. אנחנו מזכירים ששיפורי מיגון לעומת מרחב מוגן, אין מה להשוות מבחינת המיגון והצלת החיים שזה נותן, ואנחנו רוצים לכוון את המדינה באמצעות התמריצים ליזמים, את היזמים, את כל מי שעוסק במלאכה תמיד לבקר את האפשרות של מרחב מוגן,

בבנייה חדשה או במקום שאפשר לעשות ממ"ד - - - לא רק בבנייה חדשה. בבנייה חדשה כפי שאמר נציג פיקוד העורף, זה יהיה רק מרחב מוגן, לאו דווקא ממ"ד. יכול להיות ממ"ק אבל רק מרחב מוגן. מדובר במקרים בודדים. בדרך כלל זה בבנייה בקומות גבוהות או תוספת שאי אפשר לחדור פנימה. במקומות כאלה ראוי כפי שאדוני כל הזמן אומר בוועדות בראשותו, שהמדינה תקדם התחדשות עירונית ותפעל כמו שהיא צריכה לפעול, ותפעל לטפל ולתת לאנשים מענה ולא תעשה משהו שהוא,

בשפת הרחוב, פרטץ', אז אנחנו מתנגדים לדבר הזה. בנוסף לכך, כעמדה עקרונית שלנו אנחנו מתנגדים לכך שיינתן פטור שהוא פוגע בהכנסות של הרשות המקומית בלא שיפוי מעת המדינה, לא משנה מה המטרה. שיפוי מעת המדינה צריך להיעשות כנגד פגיעה בהכנסות של הרשות המקומית. זו העמדה העקרונית שלנו.

שמענו את כולם. יש עוד מישהו שרוצה לומר בעניין הזה משהו? לא בעניין הזה דווקא. אני רוצה רגע לחזור למה שדיברנו לפני זה. רק שימו לב שרשמתם "חלוקת זכויות" ולא העברת זכויות, בניגוד לאצלנו. החלוקה זה בין בעלים משותפים. העברה זה גם שהם לא בעלים רשומים משותפים. אם הכוונה הייתה גם להעברה כמו אצלנו - - - פסק דין להעברת זכויות.

אנחנו בהחלט נתקן. אוקיי. באווירה אופטימית זאת תקריאי רק את הפסקה הנוספת. ועל מה אנחנו מצביעים. על מה שהקראנו קודם ועל מה שאנחנו מקריאים עכשיו. מקריאים עכשיו עוד את התוספת הזאת. אני אומר שוב, אנחנו בין השנייה לשלישית נשמע גם את עמדות פיקוד העורף באופן סופי וגם את עמדות מטה התכנון ומשרדי הממשלה האחרים אם יש, ואנחנו אף נחזור ונשמע את העמדה של מרכז שלטון מקומי. בסעיף 19(ב) בפסקה 9, בסופה יבוא "או השבחה במקרקעין בשל בניית חדר עם שיפורי מיגון בשטח כאמור בהתאם להוראות הרשות המוסמכת, כמשמעותה בחוק כאמור, אם לא ניתן לבנות מרחב מוגן באותו מבנה." זה צריך להיות "בשטח שנקבע כאמור" כי זה באמת לא אותו שטח, זה שטח קטן יותר. בחדר עם שיפורי מיגון השטח המינימלי הוא קטן יותר. אוקיי, אם ככה, אני מעלה להצבעה את הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - דחיית תשלום היטל השבחה אגב גירושין) של חה"כ מירב בן ארי, ואותה הצעת חוק של חברי הכנסת יוסף טייב, אברהם בצלאל ואוריאל בוסו, עם התיקונים והתוספות שהוקראו לקריאה ראשונה.

מי נגד? מי נמנע?

הצבעה אושר 3 בעד. אני רוצה להודות לכולם. תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:25.